בוקר טוב, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת פרלמנטרית, דובר, ערוץ הכנסת. יש מצב שאולי זה הדיון האחרון של הוועדה

אבל זה אולי הדיון האחרון שאני אקריא בו

תודה.

אגב, שהוא משורר שיש לו גם התבטאויות פוליטיות. בחרת יפה במובן הזה שהוא לאו דווקא - - בחר לי את זה הדובר,

אז מתנאל שרועי חסאן לא

לצערי, קיווינו ליותר. אוקטובר היה באמת שחור - - אוקטובר ונובמבר. - - במקום אחד ראיתי 40, במקום אחד ראיתי 39. באוקטובר 43. אז בכלל. בנובמבר? 35. עד אוקטובר היינו ממש בעולם תוכן - - במגמת עלייה.

עד אוקטובר היינו בירידה מדהימה של למעלה מ-20%.

בכל הכבוד,

לא ראיתי אותו בא לפה ומתאבד על הדברים האלה. כשהוא נבחר אמרתי, וואוו, הנה, עכשיו תהיה מהפכה ממש במשרד החינוך בתחום.

את יכולה להעביר את המסר גם עם הפרוטוקול.

את הענף הזה בנו יזמים שראו בזה חשיבות,

תחבורה בין-עירונית. התחבורה הזאת היא תחבורה עירונית והיא פותרת בעיות עירוניות,

לכן השלטון המקומי פה הוא מרכיב מרכזי ואלה שיובילו את הענף

מקווה שסוף-סוף החיבור דרך שבע התחנות יקרה שמי שירצה לרכוב על אופניים מראש העין לתל-אביב. זה הרבה יותר מהר. התקנות האלה גם אם הן לא מדייקות את העניין הן מנסות לעשות סדר. אני רוצה להזכיר לכם שיש למעלה מ-250,000 אופניים לסוגיהם השונים.

אם האנשים האלה לא היו נוסעים באופניים הם היו נוסעים ברכב ואז שם היו יותר תאונות. לא, רגע - - - אז תעשו תחבורה ציבורית, בשם האלוהים. אני ניסיתי שלוש

כן. אבל גם איגוד לשכות המסחר.

יש פה חברים שהתאגדו לאור הסיטואציה

- - - לאור הגידול בפעילות, לאור העובדה שצריכים לבוא ולשמוע

התקנות שרוצים להעביר היום הן מוקדמות מדי, לטעמנו. לא נעשתה עבודה יסודית ורצינית - - אי אפשר להגיד אחרי ארבע שנים. אני אגיד לכם אתם רוצים להפוך עכשיו כל רוכב אופניים לנהג. יש לזה משמעויות מטורפות: זה רישיונות,

תחבורה ציבורית עולה לנו הרבה מאוד כל יום וכל בוקר לבית הספר וחזרה,

לתנועות הנוער וחזרה, ואנחנו צריכים עצמאות בתחבורה.

אחד מהם זה אותו גיבוש אינדיקציה ראייתית ששוטר יוכל לבוא - - זה פשוט לא רלוונטי. אני מאוד מבקשת מכם תעירו הערות רלוונטיות.

מעכשיו הערה לא רלוונטית

זאת הבעיה העיקרית היום.

אלא רק בזמנים שחובה להדליק אורות: בלילה כשיש ערפל וגשם כבד ואפוס זוהר. זה לא יקר, לא כבד,

וגם לא מכביד ובעל תועלת בטיחותית רבה לנראות של

אני אורי דואק ממנהלת האיגוד.

טיולי סגווי. לא ידוע איך זה בכלל נכנס להגדרה של קורקינט ואופניים כי סגווי נוסע על מדרכה בהגדרה במהירות של 13 קמ"ש. לבקש תיאוריה או רישיון לדבר כזה זה פשוט הזוי.

הנושא של התאוריה.

19'. בסדר. עורכת הדין כספי, זה לא חשוב. באמת. אני רק אומרת ש-14 יום קבוע היום לכל התקנות אז ההצעה היא ש - - - מה הבעיה שזה ייכנס בתוך 14

בדיוק. (היו"ר איתן כבל, 10:27) חברים, שנייה, עשו

תודה.

אז למה סתם להתווכח איתי על משהו שהוא באמת כדי לא להכניס אנשים שלא בטובתם שהם כבר בתוך התהליך קודם שהם לא יהיו עבריינים סתם באופן אוטומטי? מיותר לחלוטין. כן,

שני עניינים, אם אפשר: ראשית אני מבקש הבהרה ממשרד התחבורה האם התקנה הרלוונטית הזאת חלה גם על אופניים וגם על קורקינט. קודם לא הבנתי את הגמגום שלכם כל

הקראתם כבר? הקראנו וגם הסברנו את נושא האפודים הזוהרים בהיעדרך.

שהדגש הוא על הנראות של הרוכב. תודה. אני מודה לכם שדיברתם איתי על

אני רק רוצה לחקיקה כדי שנבין את הדברים. כל מה שאתם עושים או לא עושים מעבר לכך

אני מנסה להגיד מה יקרה בעוד חצי

לפקח אמרנו שעדיין אין ממשק.

נער או נערה שמותר להם לרכוב והם היו אמורים כבר לעשות את התאוריה,

גברתי. אני אומר פה בנוכחות משטרת ישראל - - ממש בקצרה.

בהכרח המצב החדש, ואנחנו בעד התקנות החשובות. היינו פה חלק מכל הדיונים אבל זה בהכרח יוצר ממשק יותר רחב של קטינים עם רשויות האכיפה,

הוא רוכב - - תגיד, אתה עושה ממני צחוק?

באופניים רגילים לא עושים שינוי מבני. כאן עושים שינוי מבני. - - - מנסים לגרור את

רק אם תוכלי להסביר למה - - - עשינו את התיקון על החובה של עמידה בדרישות של תווית הסימון. זה מתייחס לאופניים שעומדים בהגדרה לאופניים שנכנסה ב-2014.

הם דבר

אני אומר את העמדה המקצועית שלנו.

חוה, תסבירי. לא הקראנו אפילו. אבל קודם - - - על 2. נקריא את תקנה 3. תקנה 2 עם התוספות והשינויים מי בעד?

בעד תקנה 2

"שיחדלו להתקיים בהם פסקות 7-1 להגדרה "אופניים עם מנוע עזר", כך שהדברים הטכניים כמו אופניים בעלי

אנחנו מנסים ליישר את הכול - - - המשפט

כמו שדרשנו באופניים חשמליים גם בגלגינוע כיוון שזה כלי שנוסע בכביש.

הצבעה בעד תקנה 4 פה-אחד נגד אין נמנעים אין תקנה 4 אושרה.

תיקון תקנה 122ב 5. בתקנה 122ב לתקנות העיקריות - (1) בכותרת השוליים,

סימון קסדה כיוון שזה לא למחר בבוקר ואנשים צריכים לטפל בעניין הזה אני גם אומר חצי שנה, התאוריה

סימון קסדה חצי שנה? את אומרת שאין תקן. צריך עכשיו לגרום לאנשים שיסדירו את העניין הזה. תעמיד את זה להצבעה כי גם חבר הכנסת ביטן נמצא פה. הנוסח של התקנה מדבר על תחילתה של תקנה 39טז. זה צריך להיות 39טז3 בגלל שיש שינויים ב-39טז בדברים אחרים, וצריך להוסיף לה גם את התקנה

שמכילה גם את הגלגינוע. לשתיהן ולסימון הקסדה יש תחילה - - - גם השאלה לגבי מה שעלה בעניין האופניים החשמליים שאמרנו שזה הדרישות של פסקאות כך וכך להגדרה במקום שלא יעמוד בהגדרה. תיקנו את זה באופניים חשמליים. ראיתי את זה. וצריך שזה יהיה גם בסעיף 6. גם לגבי הגלגינוע,

תודה.

חבר הכנסת כבל,

תרגיע,

אל תפריע לי עכשיו. מה שאמר מאיר. אם מקובל עליכם. תקנה 6 לגבי הגלגינוע. שבגלגינוע זה יהיה כך

- - - דרישות ההגדרה גלגינוע או שזה רק יהיה מה שקבוע: הספק מרבי, מצערת יד וכולי. הכול.

אי אפשר לבצע פעולה, אלא בכללים שקבענו ובהתאם למה שתיקנת.

הצבעה בעד התקנות פה-אחד נגד, אין נמנעים, אין התקנות אושרו. התקנות אושרו.

בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 11:20.